אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים. הצעות לסדר, בבקשה, אבל אם אפשר בקצרה כי אני רוצה לסיים היום מוקדם בגלל ההלוויה של הרב דרוקמן ז"ל. ולדימיר, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. בוקר טוב. למען האמת מתרחשים פה בשבוע שבועיים האחרונים הרבה מאוד אירועים מוטרפים, מופרעים כל אחד יגדיר אותם

אבל מכיוון שאני מכבד את המקום הזה, את ועדת הכספים, אני רוצה לדבר על כלכלה. בשבוע שעבר במגזין אקונומיסט, שהוא אחד המגזינים המובילים בעולם בתחום הכלכלי, פורסם דירוג כלכלות העולם לשנת 2022, ובדירוג הזה מדינת ישראל מדורגת במקום הרביעי בעולם בשנת 2022, שזה הישג משמעותי מאוד, שמוכיח שבניגוד לכל מה שנאמר במערכת הבחירות ניהלנו בשנה האחרונה את כלכלת ישראל במקצועיות, באחריות וגם הגענו להצלחות שמוכרות על ידי הקהילה הבין-לאומית. בנוסף, אתמול פורסם כי בשנת 2022 הייצוא הישראלי גדל ב-10% ולראשונה הוא חוצה את הרף של 16 מיליארד שקלים. גם זה הישג מרשים מאוד לכל הדעות,

בניגוד לכל מה שנאמר במהלך מערכת הבחירות על ידי הקואליציה המתהווה. ניהלנו את כלכלת ישראל בצורה מעוררת כבוד והערכה גם בקהילה הבין-לאומית. עכשיו כשאני קורא את ההסכמים הקואליציוניים שמסתמנים, שחלקם נחתמו וחלקם עדיין לא נחתמו, אני לא רואה את הדאגה לעתיד כלכלת ישראל. בעיקר אני רואה את שוד הקופה הציבורית. במקום מלחמה בעוני מציעים לנו חלוקת תלושי מזון, שלא מוציאה אף אדם ממעגל העוני. במקום עידוד התעסוקה אני רואה חלוקת קצבאות לבוחרים צעירים שמסרבים להשתלב בשוק העבודה. במקום רפורמה בחקלאות שתזניק את חקלאות ישראל קדימה ותוזיל את יוקר המחיה הקפאת רפורמה בחקלאות, שקצת מוזר לי שאנשי הליכוד, שהיא מפלגה לאומית ליברלית, מסכימים לדבר הזה. רק ביקשתי אם אפשר לא להאריך בדברים.

לכן חבל מאוד שהממשלה החדשה מחזירה את כלכלת ישראל אחורה. אני מקווה מאוד שהדבר הזה ישתנה.

אדוני היושב-ראש, אני רוצה להתעסק בחיים עצמם ובכאב של האזרחים ולא בפוליטיקה. רק הוועדה הזאת בימים האלה עוד יכולה לעשות עבודה מהותית, אז אני מבקש שתכנס אותה בדברים הבוערים. שלחתי שלושה מכתבים לוועדה וליושב-ראש לנושאים דחופים. נושא אחד הוא פקיעת תוקף של נקודות זיכוי במס למשפחות לילדים. נתנו זיכוי כזה. זה עוזר להם במאות שקלים בחודש, אפילו ביותר. זה פוקע בינואר.

ענף ההטלה נמצא במשבר ונפגעים במיוחד עולים מבוגרים עם מכסת ביצים - - - וגם מענק עבודה.

מענק עבודה עוד אפשר לפתור כי הוא דו-שנתי, אבל זה חל בינואר, פוגע בינואר.

וגם פוקע התוקף למענקי עבודה למקבלי שכר נמוך. זה אותה תוספת שנתנו ביוקר המחיה וחייבים להביא את זה. נושא שני, ענף ההטלה נמצא במשבר. לולנים מבוגרים עם לול ישן, לא מצאו להם פתרון. סוגרים להם את זה ברגולציה ללא פתרון. נושא שלישי הוא רכבים חשמליים הפסיקו לעודד לקנות אותם. מייקרים את המיסוי שלהם בינואר.

זה מחר על סדר היום, אם לא תתבטל הישיבה מחר. לא לבטל. זה לא תלוי בנו. היושב-ראש, תדע לך שבימים האלה אף אחד לא עוסק בנושא הזה. אבל מלשכת היושב-ראש יכולים לבטל לי את הישיבה בגלל המליאה. אני יודע. אנחנו צריכים בכל הימים האלה כשהמדינה מדשדשת לעסוק בדברים.

תודה. אני מדבר בתור חבר כנסת אבל גם בעיקר בתור רופא. שמעתי את ההצהרות של חברת הכנסת סטרוק, שמיועדת להיות שרה בממשלה הבאה, וחשבתי על מספר מקרים, על אלפי מקרים, אולי מאות אלפי מקרים. למשל חשבתי על הרב דרוקמן שהיה מאושפז בבית חולים. אני בטוח שבצוות שטיפל בו היו או רופא ערבי או אחות ערבייה, והם לא חשבו לרגע שהוא אבי פרויקט ההתנחלויות אלא טיפלו בו באופן מסור. אני חושב שגם רופאים ערבים וגם רופאים יהודים בבתי חולים נותנים טיפולים בלי לחשוב מה הרקע האידיאולוגי או מה העמדות או השיוך הפוליטי, או הגזע, או הדת של המטופל. כך צריך להיות, זו שבועת הרופאים. אני בטוח שאם גברת סטרוק תצטרך טיפול רפואי אין ספק שגם רופאים או אחיות ואחים ערבים יתנו לה את הטיפול הדרוש באופן המסור ביותר, למרות שהיא פשיסטית. תודה רבה. אני חייב להגיד, מכיוון שאמרת את הדבר הזה, לפני שנתיים וחצי הייתי בבית החולים

לב והרופא שטיפל בי היה ד"ר זחאלקה, שאנחנו חברים עוד לפני שהוא טיפל בי ואנחנו חברים גם אחרי כן. הוא רופא ערבי. הוא מנהל את היחידה לטיפול נמרץ בבית החולים מעייני הישועה. הוא ראה את הבדיקה שלי ואז אמר: תגיד לי, זו בדיקה שלך?

הוא אמר: אתה בהתקף. יכול להיות שבגלל שהוא חושב שאתה בקואליציה הזאת הוא הבין שזה התקף. אני לא הרגשתי שום דבר. מזל שהוא היה שם והוא ראה את זה. אני באתי סתם לבדוק משהו. אבל אני חבר שלו מאז ומתמיד, לא רק מהיום. והוא רופא טוב. הוא רופא מעולה. קודם כול, אנחנו מברכים את אירית שלהבת. היא היום פורשת. היא רשמת פרלמנטרית שנמצאת פה כבר 30 שנים. היא אמרה שהיא רואה אותי כדור שני. שהקדוש ברוך הוא יעזור ושיהיה לך למה לקום בבוקר, עם הרבה חשק. תמשיכי לאהוב את כולם, וכולם יאהבו אותך. שתהיה לך ברכה והצלחה מתוך בריאות, נחת ושמחה, כמו שפה תמיד היית שמחה.

מכולנו. באמת מרגש. תדעי שאת מתחילה עכשיו את החיים. עשית רק 50% מן החיים. כחבר כנסת ותיק שמכיר אותה, שישב לידה שנים רבות, גם פה וגם שם היא רשמת מעולה, בן אדם מעולה.

בהצלחה. דרך אגב, היא רשמה את הדברים של כולם. גפני, היא בחרה את הוועדה שלך להיות הוועדה המסכמת שלה. שיהיה לך בהצלחה. אנחנו נתגעגע אליך. תודה רבה. תודה לכם.

אנחנו עוברים לסעיף הראשון בסדר היום: אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה. אני רוצה להגיד לחברי הוועדה, מאז שאני עומד על דעתי כאן בוועדה, גם לא בתור יושב-ראש, הצבעתי תמיד בעד אישור מוסדות ציבור. המדינה במקום לתת תקציב לעמותות השונות מן הסוגים השונים נותנת פטור ממס על תרומות. היו שני מקרים שהתנגדתי, לגבי שתי עמותות של המיסיון, שאני סברתי שהמדינה לא צריכה לעזור להן, עם כל הכבוד. הבאתי את זה לכאן לוועדה והייתה החלטה פה אחד של הוועדה. אני זוכר שאפילו יאיר לפיד, ראש הממשלה הנוכחי - - - כל הזמן אתה מזכיר את זה. יש חברי כנסת חדשים שחושבים שאולי אני מדבר פה על איזה משהו דתי.

אני מדבר האם מדינת ישראל צריכה לסייע להם. עשינו כאן בוועדה נוהל לגבי העניין הזה ובאמצעות הנוהל הזה גם הצבענו וההחלטה הייתה פה אחד שלא לאשר להם את סעיף 46. ואז בא בית המשפט, הם עתרו לבית המשפט, ובית המשפט מעל ראשה של הכנסת פה אחד, ללא מחלוקת וללא שעבר זמן,

כשיש מאבק על השאלה האם בית המשפט מתערב, האם הוא לוקח לעצמו סמכויות כאשר הוא בעצם עוקף את הכנסת, זאת אחת הדוגמאות הבולטות, בגלל שבזה לא הייתה מחלוקת בין נבחרי הציבור. יש הסבר הגיוני, מובן ומלומד למה לא צריך לתת לעמותה של המיסיון את האישור לפי סעיף 46 של פטור ממס על תרומות. בא בית המשפט מעל ראשנו והודיע לרשות המיסים: אתם חייבים לתת להם אישור לפי סעיף 46, כך בית המשפט החליט על פי דעתו, וכמובן גם היועץ המשפטי לממשלה שהיה בעניין הזה, שאני לא מבין עד היום למה, אני לא מבין למה הוא התערב, למה הוא פסל את הנוהל. עשינו נוהל, שכדי לפסול עמותה יצטרכו לפחות שני-שלישים מחברי הוועדה, שמתוכם שליש מן האופוזיציה, כך שלא יכול להיות מצב שהוועדה תפסול מישהו על רקע פוליטי בגלל שצריך רוב גדול, ולא רק רוב גדול אלא גם צריך שחציו יהיו מן האופוזיציה. אבל בית המשפט לקח לעצמו את הסמכות שאין לו. התוצאה תהיה בסופו של דבר שאנחנו נאלץ להוריד להם סמכויות. הדוגמה הזאת של המיסיון היא דוגמה בולטת, למה בית המשפט מתערב בהחלטה של הכנסת שנעשתה על פי נוהל מסודר עם היועצת המשפטית של הוועדה שהייתה אז, שהיום היא היועצת המשפטית של הכנסת. הייתה החלטה של כולם ללא יוצא מן הכלל ובכל זאת הם התערבו בעניין הזה. אני עובר לאישור מוסדות הציבור. אני מבקשת לשאול שאלה. ברשימה פה יש את ישיבת נתיב אריה ורשום כאן שהשכר של המנכ"ל הוא 1.2 מיליון שקלים לשנה. האם זאת טעות או באמת זה השכר? נגיע לזה ונשאל את ארז אורעד. הוא יודע. אני לא יודע.

נכנסתי בסוף דבריך. דיברת על המיסיון. המיסיון זה עמותה נוצרית?

יש כאן עמותות נוצריות שאנחנו מאשרים. מה הכוונה במיסיון? הכוונה למיסיון, יהודים ששייכים לעדי ה', כל מיני גופים כאלה. לכל הדעות, כולם היו נגד האישור, גם הסיעות הערביות. אני רוצה להבין. אני יושבת כאן. מיסיון זה למעשה המרת דת. הם רוצים להמיר את הדת לנצרות. אימאן, אין קשר לעניין. אז דיברתי גם עם עאידה תומא סלימאן שהיא נוצרייה ודיברתי גם עם אחרים, שחשבו שאולי אני מדבר על הנושא הזה. להיפך לחלוטין. אני לא מדבר על העניין הזה. איש באמונתו יחיה. אנחנו לא נוגעים בכלל בעניין הזה. השאלה האם המדינה צריכה לעודד כאלה שמעבירים אנשים על דתם, לאו דווקא יהודים. בעבר הייתה ועדה בכנסת שנלחמה נגד התופעות הללו אבל היום כבר אין את זה. זה הובא לדיון וכולם הצביעו פה אחד.

שלא פתורה עדיין, של סמכויות הוועדה. זה יבוא לדיון. שיקול הדעת שלנו הוא חלש ואנחנו למעשה חותמת גומי בדיון הזה. אמרתי שעשינו נוהל. מה המעמד של הנוהל הזה עכשיו?

בכנסת ה-24 קיבלה הוועדה החלטה לנוכח החלטת בית המשפט. בהתאם להחלטת בית המשפט, שדיבר על כך שלוועדת הכספים, כמו גם לשר האוצר, יש שיקול דעת חלש ולא מהותי, תוקן הנוהל באופן שבו הושמט החלק שהתייחס למחלוקת הציבורית. ולדימיר, אני אתך. אני לא יודע אם אהיה אתך בסוף, בקריאה השנייה והשלישית, אבל אני אתך, שצריך לשנות את המצב הזה. אנחנו מסכימים שצריך לשנות, רק צריך להסכים על נוסח השינוי.

גם לי לא נוח עם המצב הזה. המסקנה שיש לי מן העניין הזה אני לא יודע מה המסקנה שלך היא שבית המשפט מתערב בדבר לא לו. בזה אנחנו חלוקים. אבל לגבי המצב של הוועדה בזה אנחנו מסכימים. אין בעיה. אני מסכים אתך ואנחנו נצטרך לתת על כך את הדעת. אי אפשר להשאיר את המצב כמות שהוא. אני בעד לתת אישור לפי סעיף 46 ולפי סעיף 61. זה עוזר לכל הגופים האלה, שהמדינה לא עושה את זה. אז תתמוך בהצעת החוק שלי מן הקדנציה הקודמת. כל אחד ומסקנתו הוא. רצינו לתמוך אבל הם לא הספיקו להביא את זה. ארז אורעד, בבקשה. בוקר טוב לכולם. שמי ארז אורעד, רואה חשבון, מנהל היחידה למוסדות ציבור ומלכ"רים. אני מתכבד להביא בפני חברי הכנסת הנכבדים וכבוד היושב-ראש הרב גפני לאישורכם את אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה. הרשימה מספרה 2022-016846. אנחנו מציעים לאשר אותם כמוסדות ציבור לעניין הסעיף שבנדון. תוקף אישור המוסדות שברשימה הוא מיום האישור של ועדת הכספים ועד לתום שנתיים משנת המס. הם יוארכו בכל פעם לשלוש שנים נוספות מבלי צורך להחזירם לוועדת הכספים. הכול בסדר? למוסדות יש אישור ניהול תקין? יש להם את כל האישורים. דרך אגב, סליחה שאני פותח כאן חלון, צריך לחשוב על ההתנהלות הזאת שקיבלתם החלטה עליה. ההתנהלות הזאת לא הייתה מקובלת עלינו בכנסת הקודמת. אני חושב שצריך לחשוב מחדש על ההתנהלות, כי כל המידע נמצא היום באתרים שאנחנו העמדנו לרשותכם. בעניין אישור ניהול תקין בנימין למקין מרשם העמותות הודיע לי כרגע - - - בנימין למקין התקשר אלינו והודיע שהוא חולה ואישר לנו שמבחינתו זה בסדר. למען הסדר הטוב, שייאמר וירשם בפרוטוקול, לכל מוסדות הציבור יש או אישור ניהול תקין או אישור הגשת מסמכים. ולדימיר, אתה זוכר מה זה הגשת מסמכים. במקרה שיש להם אישור הגשת מסמכים זה בדרך כלל עמותות חדשות שנמצאות אצלנו במבחן. הם מקבלים אישור לשנה אחת בלבד, שבמהלכה אנחנו בודקים אותם ואם יש צורך אנחנו מאריכים להם את האישור. זאת הרשימה הראשונה. ברשימה השנייה נדון אחר כך, לאחר שתאשרו את הרשימה לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה. ברוב העמותות שמופיעות ברשימה, לגבי מקבלי שכר כתוב שאין נתונים. לגבי חלקן כתוב שאין מקבלי שכר, שזה מרשים מאוד. ופתאום אני רואה פה עמותה שבה השכר למנכ"ל הוא כ-100,000 שקל בחודש. יש לי הסבר לזה. זה מופיע גם ברשימה הזאת וגם ברשימה השנייה, כי העמותה הגישה בקשה לעניין סעיף 61 בשביל לקבל אישור רטרואקטיבי. ארחיב על זה בהמשך. בישיבת "נתיב אריה" הסתבר שהמנכ"ל פרש בשנה הזו. מה שמופיע שם זה מענק הפרישה שלו. זה פריט מס' 25. דרך אגב, אתם יכולים לבדוק, יש לנו את אתר גיידסטאר של רשם העמותות וכל הנתונים שאני אומר כאן, ויותר מהם,

התשובה שלך יותר ממקובלת.

בעמותה מס' 53 ברשימה הגדולה, מחזור ההכנסות שמופיע הוא 8,500 שקל. זאת עמותת "בנערינו נלך". בעוונותיי אני זוכר שאחד התבחינים שלכם היה הרף של המחזור. לדעתי זה היה 30,000 שקל. ארענן את זיכרונך. אתה באמת היית בפרקטיקה כרואה חשבון. היו כללים של החשב הכללי, שקבע שהוצאות הנהלה וכלליות יכולות להגיע עד 22.5%. לא, אני מדבר על מחזור הכנסות. לגבי מחזור ההכנסות אין לנו שום מגבלה. אני זוכר שהייתה מגבלה של 30,000 שקל. בעמותה הזאת אנחנו רואים שהמחזור שהם הציגו בפנינו יש לנו בעמותה הזאת 32,000 שקל, אני רואה את זה ברישומים שלנו. מכיוון שלעמותה הזאת יש רק אישור להגשת מסמכים הם עדיין לא הגישו דוחות ואין ביטוי למחזור. יש לה מחזורים גדולים. אנחנו בודקים את זה לפי המאזן שמגישים לנו. חשבתי שאתה מדבר על נושא מחזור ההוצאות אבל זה משהו אחר, ביטלנו את זה. יש לי הערה כללית. יש כאן ברשימה בסביבות 30 עמותות שלגביהן לא מופיע מחזור לשנת 2021. אני מבין שכנראה הן עדיין לא הגישו דוחות לשנת 2021, כי לפי הארכות של משרדי רואה חשבון לפעמים אפשר להגיש גם בפברואר 2023 וגם במרץ 2023. אני חושב שאולי כדאי לשקול את זה לגבי עמותות שמבקשות אישור לעניין סעיף 46, שיתכבדו ויקדימו את הגשת הדוחות. אגב, תתבונן בגיידסטאר, יש שם דברים שמופיעים. אני חושב שכן אבל עדיין. אני חושב ששווה לשקול את זה בתבחינים שלכם. הרב גפני, בכל פעם מחדש אזכיר את זה: הנתונים העדכניים, על מנת שלא יהיה פער זמן בין הדפסת הנתונים לישיבת הוועדה, בכנסת הקודמת ביקשתם להדפיס נתונים וזה יצא ממש ספר טלפונים. בזכותי עברתם לטבלטים וזה מצוין. יש לכם את כל הנתונים. אני לא עברתי לטבלט. עוד נדבר על זה. מצוין, עוד יותר טוב שלא עברת. רק זה מה שאני רוצה לשמוע, את ההבטחה הזאת, כי זה פשוט בלתי נסבל. אם אתם רוצים אתן לכם מחר גם ספר טלפונים עוד יותר גדול, של 1,500 עמודים. ארז, אני לוקח את הדברים שלך ברצינות וחושב עליהם.

הייתה סיבה מיוחדת מדוע עשינו את זה.

נצטרך לשבת ולראות מה אנחנו עושים, במיוחד שבית המשפט מאוד מזלזל בכנסת,

מה עוד יותר מן ההוכחה לדבר הזה? לגבי עמותה מס' 13 המחזור הוא 95,000 שקל. זאת עמותת "נועם עובדיה". למה זה מותנה? עם כזה מחזור גבוה איפה הבעיה שם? יש איזו בעיה אחרת? למרות שאתה רואה שיש שם מחזור מספק - - - ארז, להבנתנו, לפי ההשלמות ששלחתם מדובר בטעות שזה נרשם לשנה. זה מה שאתם הגבתם כאשר ביקשנו את ההשלמות. אני רוצה לוודא את זה עוד פעם. העמותה קיבלה בפער הזמן את אישור הניהול התקין שלה. זאת אחת הסיבות. היה לה גם מחזור קודם, שם היה לה 32,000 שקל. לכן ייתכן וזה נרשם בטעות אבל המחזור הקודם היה 32,000 שקל כאשר המחזור לשנה הנוכחית הוא 102,000 שקל. לשיקול ועדת הכספים אפשר לעשות את זה לשלוש שנים ולא לשנה. אנחנו נמליץ על זה לשלוש שנים. בעמותה מס' 13 אפשר לתקן. כתוב "מומלץ לשנה" וזה צריך להיות "לשלוש שנים". לא צריכה להיות ההגבלה של שנה. אני מתלבט ביני לביני פה לידכם. המחזור נכון להיום הוא 102,000 שקל ובשנה שעברה המחזור היה 32,000 שקל, שלמעשה עובר את הרף אבל פחות מ-50,000 שקל. לכן אנחנו שמים אותם בבחינה. אם היית שואלת אותי עוד פעם, לאור הנתונים שאני רואה פה הייתי משאיר את ההמלצה להשאיר אותם לשנה אחת בלבד. כלומר אתם רוצים לראות בשנה הבאה אם הם לא נופלים בחזרה ל-32,000 שקל. דרך אגב, אל תחשבו שזה טרטור. אני לא מביא אותם עוד פעם לשולחן ועדת הכספים. אנחנו בודקים אותם אצלנו. גפני, אני רוצה לשאול אותך ואת ארז שאלה. הקמתי כמה עמותות.

זה בסדר? כן. אנחנו מאמצים את מה שאתה אומר. יש

רוח הדברים של הרב גפני היא שכל עמותה שיש לה אישור ניהול תקין, שהיא הגונה ועושה טוב נעזור לה בסעיף 46 במועדה, בזמן שלה. יש מצבים מיוחדים של הצלת חיים ואז אתה רוצה להאיץ את האישור לעניין סעיף 46 כי אין זמן במשהו ספציפי מאוד, יש מקרים חריגים כאלה. אני יכול להתייחס לזה. עוד לא סיימתי, כשאסיים תתייחס. אנחנו אומרים פה גם לציבור: תעשו עמותה טובה, מתפקדת, הגונה, ישרה, שעומדת בקריטריונים, תבואו ודלתנו פתוחה לאישור לעניין סעיף 46, מכל הסוגים ומכל התחומים. יש מצבים חריגים, כמו פגיעה בביטחון המדינה או בצביונה או איזה משהו שתידלק לנו נורה אדומה ויהיה דיון סוער יותר, אבל באופן כללי הקריאה כאן לעמותות היא: תעבדו נכון ותגיעו אלינו והמסלול יהיה הגון לכל העמותות מכל הסוגים. היה חשוב לי להבהיר את הדבר הזה. אגב, הייתי בכמה אירועים שארגן המגזר השלישי מכל הסוגים. אמרתי: אני הייתי פה כאשר המדינה הורידה מעצמה אחריות על הרבה דברים. למשל האחיות בבתי הספר המדינה הורידה את זה. היא באה לכאן לוועדה לפני שנים רבות ואמרה שזה יהיה טוב יותר לתלמידים בגלל שאז יביאו אחיות מבחוץ. זה לא טוב יותר ולא כלום. אין היום אחות בבית הספר. העמותות האלה, המגזר השלישי לוקח על עצמו את הדברים שהמדינה השילה מעצמה כדי לא לתת תקציב לעניינים הללו. הפסיקו הרבה פעולות שאני עוד זוכר אותן כאן שהמדינה עשתה אותן.

אני מבקש את אישור הוועדה למה שהביא ארז אורעד לעניין סעיף 46, על פי המספר שהוא הקריא. מי בעד אישור מוסדות הציבור?

מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד, רוב הצעת אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה,

אני עוברת על הרשימה. הגעתי לעמותה מס' 100 ומשהו. הובאו 130 עמותות לאישור לעניין סעיף 46. עברתי על הרשימה והגעתי עד עמותה מס'

זה מה שהספקת לדפדף? אתה רואה, כבוד הרב גפני, הנה עוד סיבה מדוע אנחנו חייבים לחזור לנוהל הקודם. עוד נדבר על זה. זה מה שנקרא להוציא עין לעצמי על מנת שיאמרו שלחמותי יש חתן עיוור... זה לא המקרה. רציתם להעניש אותנו והענשתם את עצמכם.

אתה עומד לשמוע את השאלה שאתה שומע כבר כמה שנים, אותה שאלה. אתה מכיר את השאלה. אני מכיר אותה היטב. גם אם אתה מכיר אותה, בכל זאת אגיד אותה. יש כאן 130 עמותות, שמתוכן אולי שלוש או ארבע עמותות ערביות. אני כל הזמן מקבלת פניות: מה קורה עם העמותה הזאת? מה קורה עם העמותה האחרת? אני רוצה לקבל עכשיו תשובה, שאני אדע אם זה נכון או לא נכון. התשובה שאני מקבלת: "אנחנו לא מוסרים מידע לחברי כנסת". אנחנו נציגי ציבור. כאשר אני מביאה פרטים מדויקים, כאשר פונים אליי האחראים על העמותות, אני חושבת שמן הראוי לתת את התשובה גם לחבר כנסת. לא יכול להיות שיופיעו 130 עמותות שמתוכן רק עשיריות האחוז הן עמותות ערביות. מה עם העמותות האחרות? ארז אורעד, אני מציע לפני שהוא ישיב, אני מקבל את התשובה שלו. אם את רוצה לעשות את הדבר הנכון, לוודא האם יכול להיות שיש איזו בעיה שהעמותות הערביות מתקשות להגיש בקשה, אני מציע שתיקחי עמותות ערביות, אחת או שתיים, תעבירי לי את המידע עליהן. אני חבר של ארז אורעד. אני אבדוק את זה עד היסוד. ככה זה עובד? צריך להיות חבר של ארז? לא, לא. אמרתי את זה בבדיחה. אני אומר לך, אבדוק את זה עד תום. אני מכיר את ארז ואני מכיר את האגף. יש להם בעיות, יש דברים. אני חושב שהם לא עושים אפליה לעמותות ערביות אבל מכיוון שהעלית את זה, תגידי לי שם של עמותה אחת או שתיים שהן עמותות ערביות. אני אבדוק את זה עם ארז ביחד ואני אחזור אליך עם תשובה. אדוני היושב-ראש, אתה יודע שאני מכבדת אותך מאוד. תודה. גם אני אותך. אבל עצם התשובה שלך, שיכול להיות שעמותות ערביות מתקשות להגיש את המסמכים יש דבר כזה בעולם אצל כולם, לא רק אצל עמותות ערביות. אני חושבת שהעמותות הערביות הגיעו למקום הזה, שיש להן את המומחיות ואת אנשי המקצוע שיודעים להגיש את המסמכים כפי שצריך. עצם נקודת הזינוק בדבר הזה עושה לי לא טוב. אבל עכשיו את פה בוועדה ומגיעות מידי פעם לפעם פניות לאישור לעניין סעיף 46. אולי זה עידן אחר.

בשנה שעברה פניתי על כמה דברים והתשובה שקיבלתי היא שאני לא יכולה לקבל תשובות.

אני גם מקבל הרבה מאוד פניות מעמותות. צריך לקחת בחשבון שהתהליך לוקח בין שישה לתשעה חודשים. לפעמים אנשים לא יודעים את זה.

אני מסכים. אני מקבל את אותן פניות, אולי אפילו יותר מאשר אחרים. זה תהליך ארוך ולפעמים באמת יש בעיה עם המסמכים אבל האגף עובד בצורה מצוינת,

אני יודע על כמה מקרים שפנו ללשכת שר האוצר ואנחנו לא היינו בעניין בכלל. אמרו להם: "ועדת הכספים מעכבת". זה חלק מן השאלה. לפעמים גם אנחנו מעכבים למשך חודשיים שלושה, בשל כל מיני סיבות. אנחנו עיכבנו גם בשמונה חודשים בכנסת הקודמת. נמצאים פה מנהל הוועדה והיועצת המשפטית. אני רק יודע שכאשר מגיעה רשימה של ארז אורעד אני מיד נותן הוראה יש נוהל, צריך בכל אופן יומיים ולהפיץ את זה בין חברי הוועדה מיד להביא את זה. אני לא מסתכל בכלל על הרשימה. לפעמים צריך להשלים את הנתונים. הרבה פעמים הנתונים שמגיעים הם נתונים חסרים ואנחנו מבקשים השלמה. ארז, זה לא נעשה כעונש, בהתייחס למה שאמרת. אבל אולי יש פה הערה משמעותית שנובעת מן הדברים. יש אנשים שלמדו לשכלל את העבודה שלהם עם העמותות והמגזר השלישי ואולי צריך לבנות גם בתוך הממשלה אמרת שלפעמים העמותות האלה מחליפות את הממשלה ומשלימות את תפקידה של הממשלה. הממשלה יכולה גם לעזור להן בתהליך, להדריך אותן. מיכאל, הן לא מחליפות את הממשלה. לפעמים. העמותות הללו, שלגביהן יש אישור לעניין סעיף 46, זה מי שהמדינה לא מממנת. אגלה לך סוד: יש לי תואר שני בניהול מלכ"רים מן האוניברסיטה העברית. זה הנושא שלמדתי, ניהול מוסדות ללא כוונת רווח.

ארז, בבקשה, בקצרה. נשמח להסתייע בניסיון שלך. מהסוף להתחלה: חבר הכנסת ולדימיר בליאק דיבר על תהליך ארוך ומורכב של בין שישה לתשעה חודשים. אני חייב לציין שהתהליך הזה, כפי שציינתי בפני ינון אזולאי, בעבר נמשך ארבע שנים בממוצע. היו אז עמותות שבמשך שבע שנים לא ראו אפילו את ועדת הכספים. כאשר אני הגעתי לתפקידי עברנו על הנהלים מול רשם התאגידים הקודם אייל גלובוס. אמרתי: לא ייתכן שלוקח שנתיים לקבל אישור ניהול תקין. עשיתי איתו נוהל: הגשת מסמכים ואנחנו נעשה את הבדיקה, על מנת לקצר את התהליך. פתחנו חסמים. עשינו את כל מה שצריך. בתקופה שלך הרשימות מגיעות בכמות הרבה יותר גדולה. תמיד אפשר להשתפר. ארז, למה אתה מפריע לי כשאני משבח אותך? מצוין, אז תמשיך, כבודו, אם זה תשבחות. אני תמיד מרגיש מותקף פה. ארז, מניסיון: תשמע בשתי האוזניים, באוזן אחת תשמע גם כשמפרגנים. לקחתי לתשומת ליבי. חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, יעיד עליי גם חבר הכנסת אחמד טיבי, ששאל את השאלה הזאת עוד לפני שאימאן נכנסה לכנסת. להיפך, אנחנו לא מקבלים אלינו מספיק עמותות מן המגזר הערבי לאישור. הם יודעים שזה הליך קשה. ההליך עכשיו פחות קשה.

לציין שלאחרונה, חבר הכנסת אחמד טיבי, מאז שאתה הערת את ההערה, אנחנו רואים יותר ויותר עמותות מן המגזר הערבי שהגיעו לכאן, וגם בישיבות הקודמות שנערכו. אימאן, לא פעם ולא פעמיים התקשרת אליי ועניתי לך בסבר פנים יפות. עד שקיבלתי הערה שמפאת חובת הסודיות אסור לי להעביר לשום אדם שום פרט, אפילו לעניין ההתנהלות. אני מוכן לקבל את הנוהל שהציע כבוד הרב גפני, שכל השאלות שיש לכם לגבי עמותות מסוימות,

יעברו דרך ועדת הכספים ואז תהיה פה שקיפות ואני לא אחטא בדברים אחרים שאני יכול לעשות. תודה רבה. ארז, נתת לי תשובה בסבר פנים יפות, אני מעריכה את זה מאוד ולא אומרת שלא, אבל אף פעם לא קיבלתי תשובה לגבי העמותות עצמן. זה בדיוק מה שאני אומר. טוב שאת מציינת את זה כאן כי אם הייתי נותן לך תשובה לגבי עמותות מחר היו לוקחים אותי לכלא. איזה כלא?

אני נציגת ציבור. פונים אליי בבקשות. איזה כלא?

ארז, אני לא מסכים אתך. הוועדה הזאת בסוף מצביעה על אותן עמותות וכל הנתונים מוצגים לוועדה. הסודיות זה לא מה שקורה כאן. אם יש עמותה שתקועה בצינור צריך לתת תשובות, כי בסוף אתה מציג כאן את כל הנתונים. לא אמרת כן או לא. אתה אומר שאתה בודק כל דבר. אם פנו בעניין עמותה מסוימת שמישהו טוען שנעשה לה עוול התשובה על סודיות לא מקובלת. אדם שסמכותו להכריע על גורל של עמותה, אם כן אישור לעניין סעיף 46 או לא אישור לעניין סעיף 46, הוא הסמכות כאן, אז אף אחד לא יגיד שיש סודיות בתהליך. לא יהיה דבר כזה. די, מספיק. לא יהיה ולא היה. כאן לא היה דבר כזה. פעמים רבות היו כאן הערות על עמותות מסוימות. ארז היה אמור לענות תשובות והוא ענה תשובות וזה לפעמים נדחה לאחר מכן. לא יהיה דבר כזה. בסדר גמור. בגלל שרצו בכנסת הקודמת להעביר את החוק שמוציא את הסוגיה הזאת מוועדת הכספים, יש הרבה עמותות שממתינות כי יש איזשהו לחץ. לא הייתי בתחילת הדיון אז אני לא יודעת אם דיברתם על זה. חלקן פונות אליי. הרב גפני,

חלק מן הנושאים שעוסקים בהם הם לא רק אחריות המדינה אלא גם נושאים חדשים שעמותות מאירות עליהם, כמו עמותה שפנתה אליי להעלאת המודעות לאנדומטריוזיס. זה מחלת נשים שצריך שתהיה לגביה יותר מודעות ולתת לה יותר משקל. למשל היא שמחכה. אני מחזקת את מה שמיכאל ביטון אמר, בגלל שזה כבר נעשה וכבר אימאן ומיכאל דיברו על זה. אם אנחנו פה מכריעים זה לא רק בקו האחרון להכרעה, לא רק כשצריך לתת את ה"וי", אלא גם ברצף. הרבה עמותות שפנו אליי בשנה האחרונה אמרו: למה אנחנו לא מקבלות אישור לעניין סעיף 46? למרות שיש להן מי שעוסקים בגיוס תרומות, בהגשת טפסים, הן מומחיות פי כמה מהרבה רשויות שאני מכירה שיש להן אנשים כאלה. יש סימני שאלה.

אתם עושים עבודה מצוינת אבל היעדר שקיפות והבנה של מה המנגנונים שתוקעים לפעמים נותנים לזה גם גוון פוליטי ואני רוצה להגיד את זה. לכן אני מציעה לייצר אולי דרך מנגנון של ועדת הכספים, גם אם זה לא יהיה הכי שקוף, את ההבנה איפה הדברים תקועים. זה דבר חשוב.

אמרתי כאשר לא היית כאן, אני חוזר ואומר, המציאות היא, מהניסיון שלי, כאשר זה מגיע לכאן אין דבר שמוסתר מן הוועדה.

אם משהו מוסתר זה גובל באני-לא-יודע-מה. הכול מגיע. התהליך הוא שפונים למשרד האוצר, לא אלינו, וזה עובר את הבדיקות של האגף בראשות ארז אורעד. שם זה עובר. שם צריך להיות בקשר עם ארז אורעד או עם אנשיו. זה לוקח זמן רב. בעבר זה לקח הרבה יותר זמן. אחרי כן כשזה מגיע לוועדת הכספים, כשיש שאלות שואלים אותו. אין דבר כזה כמו חיסיון. התברר שהכוח שלנו והמעמד שלנו שנויים במחלוקת. בעקבות פסיקת בית המשפט אנחנו צריכים לדון מחדש על מעמדה של ועדת הכספים, האם בכלל צריך את ועדת הכספים. לפי דעתי אין שאלה בעניין הזה. אני חולק על ולדימיר בעניין. שנינו מסכימים שצריך לדון. אבל צריך לדבר על זה, צריך לפתור את זה. צריך לדון בעניין הזה, ואנחנו נדון בו בעזרת השם. אני חושב שלוועדת הכספים יש משמעות. זה קרה מכיוון שהתחילו כאן ויכוחים על ימין ועל שמאל, מזה התחילה הבעיה. בעבר זה לא היה, לא היו ויכוחים. אישורים לעניין סעיף 46 הובאו לוועדת הכספים.

הייתי חבר כנסת צעיר, זה היה מגיע לדקה אחת, היו מאשרים או לא מאשרים וממשיכים הלאה.

זה תמונת המצב. בית המשפט גם נכנס לעניין בלי סמכות אחרי שאנחנו קיבלנו החלטה. תודה רבה. אבל אם אתה אומר שזה היה מגיע לדיון של דקה אחת אז יכול להיות שאין משמעות לוועדת הכספים.

גם משרד האוצר יודע שיש עין פקוחה, אז הכול נראה אחרת. אגיד לך מה הבעיה: עכשיו קיבלנו רשימה של 130 עמותות שפרוסה על פני 200 עמודים, אז גם אני, שיש לי קצת ניסיון, קשה לי להשתלט על הדבר הזה. אם היינו מקבלים רשימה של 30 או 40 אז היינו מקבלים אולי החלטה יותר מושכלת. ולדימיר, אנחנו נדבר על העניין הזה. פועל יוצא ממה שאתה אומר הוא שזה ייקח שבע שנים. אנחנו עוברים לאישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 61. ביקשתי לסיים מוקדם היום. אני מתכבד להביא בפני חברי ועדת הכספים הצעה לאישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין. האישור הזה נמצא ברשימה שמספרה 2022-016848. ברשימה הזאת נמצאת עמותה אחת, שהיא אותה עמותה שראינו בסעיף 46 ברשימה הקודמת. אולי חברי הכנסת לא יודעים מה זה פטור רטרואקטיבי. סעיף 61 נותן פטור ממס שבח, שזה המון כסף, או ממס רכישה. לפעמים יש שם עמותות שעשו עסקה ולא ביקשו את הפטור. זה ניתן להם אוטומטית מעצם היותם עמותה או שזה דורש אישור? לאחר שהם מקבלים את האישור לפי בקשה לעניין סעיף 46 שהונח על שולחנה של ועדת הכספים הם מגיעים לזה. רק עמותות שיש להן אישור לעניין סעיף 46 זכאיות לפטור ממס שבח וממס רכישה? אלה שני חוקים נפרדים. אישור לעניין סעיף 46 הוא מעתה ואילך. יש כאן הסתמכות של גורם שלישי אדם נותן תרומות והעמותה תחזיר לו את הזיכוי ממס. כאן באישור לעניין סעיף 61 יש רק שני גורמים: רשות המיסים והעמותה. כל עמותה זכאית להטבה הזאת? כל עמותה זכאית להטבה הזאת. זה בא לכאן רק בגלל שזה רטרואקטיבית? אם זה לא היה רטרואקטיבית זה לא היה בא. יש מגבלת זמן לגבי רטרואקטיביות? אם עשיתי עסקה לפני שבע שנים, או לפני 20 שנים? בעבר, לפני שהגעתי לכאן, זה היה ללא מגבלת זמן. ראיתי עמותות שנתנו להם 20 שנים אחורנית וזה המון כסף. אז מה הייתה הטעות של העמותה שמובאת כאן לאישור? עשיתי נוהל חדש רק לגבי השנים הפתוחות. מה הייתה הטעות שיצרה מצב של תשלום רטרואקטיבי? סליחה, לא שמעתי את מספר השנים. רק לשנים הפתוחות מבחינת שומות מס, כלומר אחרי שלוש שנים כאשר השומות נסגרות. אסביר בקצרה. עמותה מתחילה את חייה, מתחילה לעשות את הפעילות שלה. בין יתר הפעילויות שלה באופן טבעי היא רוכשת מבנה והיא לא מודעת עדיין לכך שאם יש לה אישור לעניין סעיף 46 זה גם נותן לה פטור לעניין מס רכישה. לאחר כמה שנים - - - אם היא הייתה מגלה את זה בזמן? נתחיל במסלול הרגיל. היא יודעת בזמן את הזכאות שלה, אז היא הייתה מציגה לרשות המיסים את ההיבט הזה ולא משלמת. נכון, מראש. נבהיר שאפשר לבקש את זה מראש, זה לא חייב להיות רטרואקטיבי. זה לא חייב להיות רטרואקטיבי. יש לי שאלה. הרי הרישום שלה כעמותה ידוע ברשות המיסים אז לכאורה אוטומטית רשות המיסים אמורה לתת לה את ההטבה הזאת. יש קומה ראשונה וקומה שנייה. בקומה הראשונה למעשה נותנים לך פטור ממס. זה סעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה. רק מוסד ציבורי שזכאי להיות מוגדר כמוסד ציבורי שפטור לפי סעיף 9(2) יכול להגיש בקשה לאישור לעניין סעיף 46 לוועדת הכספים. סעיף 9(2) נותן למשל גם פטור לרשויות מקומיות. אתה מדבר על סעיף 46. אני מדבר על סעיף 61, על עניין הנכסים. מי שיש לו אישור לעניין סעיף 46 מקבל פטור גם לעניין סעיף 61, פטור ממס רכישה. ומי שאין לו? מי שאין לו צריך לבקש את הפטור לפי סעיף 61. ועדיין הוא יכול ליהנות מן ההטבה הזאת למרות שאין לו אישור לעניין סעיף 46? כן, רטרואקטיבית. תודה רבה. מי בעד אישור העמותה לעניין סעיף 61?

מי נמנע? הצבעה בעד, רוב הצעת אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין,

נקיים על זה דיונים ונצטרך להגיע להחלטה. תודה רבה לכולם.

הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 10:55. נספח הכנסת

‏ב' טבת תשפ"ג 26 בדצמבר 2022 לכבוד מר ערן יעקב